בנובמבר 2018, כ"ח בחשוון התשע"ט, השעה 11:15. על סדר היום תקנות האומנה, המשך הגדרת התחומים השונים, שעוד לא סיימנו.

זה יכול להיות מגוון של מחלות ויכול להיות מגוון של סימפטומים והפרעות שיכול להיות שמעידים על בעיה חמורה יותר ויצטרכו להמשיך ולבחון אותם, לבקש מידע נוסף. יש טופס מסוים שהרופא צריך למלא או הוא רק אומר: טוב, או לא טוב? בגלל שאנחנו מדברים על כך שיש פה שיקול דעת רפואי, במקור ההצעה הייתה שיהיה פה מכתב

ועוד פרטים: האם האדם פנה בעבר לאומנה או לאימוץ.

התייחסות, יש פה טבלה ארוכה מאוד, עם דירוג של כל מיני

מה הקשר בין הדרום ובין שחור? כי נמאס להם לחיות בשחור.

פתאום. אין דבר כזה. בכל מקרה, יש באמת בעיה בכתיבה. אם ינגישו את הטופס לפחות בשלוש שפות זה יעזור. לא רק בשלוש שפות, אנחנו מדינה פלורליסטית. כאשר אנחנו מגיעים